שביקשנו לקבוע הבוקר בוועדת העבודה והרווחה, אנחנו פותחים בדיון. תודה רבה למי שהגיע. אני רוצה רגע לומר מילה לפני שאנחנו נצלול לדיון עצמו. הדיון התבקש על ידי מספר חברות ועדה וגם חברות כנסת אחרות

ליטל על פי הידוע לנו הייתה נערה בסיכון שטרם ממותה הייתה מספר ימים חניכה בפנימייה. אנחנו ביקשנו לקיים את הדיון הקשה הזה באמת זה דיון מיוחד, בהקדם האפשרי. אנחנו לא נתייחס למקרה הספציפי של ליטל, א'- משום שהוא נמצא כמובן תחת חקירה ואנחנו מכבדים את בקשת המשטרה ורשויות הרווחה ואנחנו לא נדון ספציפית

אבל אלו שכבר לקחו אומץ והתלוננו,

קרי הרופאים, המטפלים, גם הם פגועים בסוג של ציניזם וסטיגמות שליליות, אז הם לא מתייחסים.

והגיע הזמן ואני מזמינה את כולם להצטרף לכל השבוע הזה עם כל האירועים החשובים שיש בו. אני רק מסיימת בדבר, אני חושבת שאנחנו כן יכולים לעשות פה

אבל כשאין שביתה, הילדים שלנו מוחזקים על ידי מטפלות שהן באמת ללא הכשרה,

אותו הדבר גם המקרה פה, אני חייבת לומר. אני מכירה את זה מעצמי 15 שנה. צריך לעשות סלקציה מיטבית,

את האנשים הכי טובים, הכי מקצועיים ולהעביר אותם למקומות האלה.

לכן אני חושב שהמפגש הזה מאוד חשוב ואני

נרתום את כולם ובואו נשים את האצבע, כמו שאומרים,

אם ברשותך אפשר להתחיל עם רקפת?

בוקר טוב.

זה בוקר עצוב. אסור לנו לדבר על האירוע, אבל אני בכל זאת כן רוצה להתחיל

ילדים שהם ילדים טיפוליים, ילדים שהם ילדים פוסט אישפוזיים, שנעים על רצף של בין ילד שאנחנו מכניסים אותו לפנימייה פוסט אישפוזית לצורך מניעת

המשפחה, אז אנחנו יכולים לשנות מושג של חופש כאשר אנחנו רואים או שהילד מדווח על כך שלא כדאי שהוא יצא או שהצוות מדווח על כך שהוא לא יצא או שיש בקשה מהמשפחה שהוא לא יצא, כי לפעמים

תאמרי לי בבקשה רקפת, בעצם אם אנחנו מדברים על המסגרות החוץ ביתיות האלה,

כאוטונומיות. יש עליהן פיקוח,

לראות מה קורה שם ביום-יום,

מה מצבם של הילדים? עד כמה אתם נכנסים באמת לחיים

תראי, מפקח מגיע לפנימייה אחת לשלושה שבועות.

יש רמה של דיווח פרטני. להגיד לך שהכל במאה אחוז?

אוקיי. אז אנחנו מנסים להבין מה לא כדי לנסות לעזור ולתקן.

אני רוצה לעבור

אבל אני רוצה לבוא ולומר שחשוב מאוד להסתכל על הנציבות של פניות הילדים בעצם כגוף שנותן את האפשרות לילדים להשתתף בתהליך של הדברים שקורים להם

כן יש תלונות של טיב האוכל ובעיקר קשיים לטבעוניים ולצמחוניים, אבל גם הנושא הזה ממש בשיפור. לכן אני אומרת שדווקא יש שיתוף פעולה במובן

הפנימייה הזאת שנתיים כבר,

הילדים. ועוד דוגמאות שיפורטו בדיון של הנציבות.

מגיעות פניות שאתם מוצאים שמוצדקות ועדיין אין שם את היישום של המסקנות שלכם ואף אחד לא

גבירתי היושבת ראש, נושא כוח האגם הוא חסר. עכשיו לגבי המשטרה, מה ששאלת אותי. נציבות פניות ילדים עובדת מתוקף חוק האומנה. וכל התלונות שמגיעות למשטרה בגין

לכן אני יודעת שמדובר במשהו לא מופרך. ילדה אחרת שזימנה משטרה לתוך הפנימייה בעקבות - - - גם

המשטרה סירבה לקבל את התלונה שלה.

הסיפור הזה של פגיעת המדריכה, שנכון שהנערה התגרתה בה,

זה כמובן דיון ראשון שאנחנו רק מתחילים להציף את הדברים, אנחנו כבר שומעים פה כמה דברים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת. אני רוצה לשמוע את עורכת הדין ורד וינדמן, המנכ"לית של המועצה הלאומית לשלום הילד. שלום רב. תודה רבה גבירתי יושבת הראש ותודה על קיום הדיון

אני רוצה אבל להגיד סוגייה אחת כי אלו באמת הרבה מאוד סוגיות, שכמו שאמרת, זה דיון פותח וזה נכון גם לבריאות וגם לרווחה.

היא קריטית אבל אין לה יכולת לעשות את כל מה שהיא נועדה לעשות. למה היא כל כך

גם שם צריכה לקום נציבות שתוכל לקבל פניות. אלו לא רק הפניות אנחנו מבינים, אלו הפניות והיישום לטיפול בעניין הזה, גם שם יש קושי. אז אני חוזרת

אז אני דווקא רוצה לשמוע וגם על רקע צו ההרחקה שפורסם בתקשורת. יש הרבה עניינים שקשורים למשטרה בנושא של הדיון הזה.

רשאים להגיש

אבל צריך להבין רגע שיש פה כמה עניינים מערכתיים.

מערכת בריאות הנפש בעצמה באופן כללי, גם למבוגרים וגם לבני נוער, היא דלה מאוד. לא בגלל הצוותים,

לייבש את המערכת הזאת בצורה מכוונת. צריך להבין שלדבר הזה יש כל מני השלכות, זאת אחת מהן, אבל יכולות להיות עוד הרבה השלכות

טוב, אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה בדיונים הבאים.

אני רוצה לעבור למר אלון ברמי, מנהל תחום בזום מעמותת "אותות".

שלום וברכה. אם אתה יכל רק,

אבל אני רוצה ללכת כמה צעדים אחורה ושוב, בלי להיכנס לסיפור המסוים הזה שגם אני לא יודעת פרטים עליו, לגבי חוסרים בקהילה והמקום של משרד הרווחה בתוך הדבר

ועדות פסיכיאטריות, שהן הגוף שמבקר את אישפוזם של קטינים, שנמצאים שם - - - הכל פרוץ כרגע מבחינת משרד הבריאות ובמוסדות האלה לגבי ילדים ונוער? לא רק זה, אני אומר עוד משהו. גם כשכבר ילד זוכה לייצוג מטעמנו, אנחנו מייצגים כ-250 ילדים, רק ילדים מעל גיל 15 יש להם זכות לייצוג, לא מאשרים להם להיפגש עם עורך הדין. אני מדברת על המחלקה הספציפית הזאת.

מי מונע? המוסד? המחלקה. אני אקריא לכם משהו מהחלטה של יולי האחרון, מבית משפט לנוער, החלטה שלא הותרה לפרסום: "בשולי הדברים ייאמר כי התמונה העולה מדברי בא כוח הקטינה אודות קשיים ביצירת קשר עם קטינים המאושפזים בכפייה בבית החולים מעלה הכרמל, מעוררים דאגה" בפברואר השנה, בבאר שבע, בתיק אחר בעניין אחר: "ייאמר כבר עתה כי לא ברורה לבית המשפט התנהלותו של המרכז הרפואי מעלה הכרמל". אלו רק חלק מההחלטות, ילדים לא מובאים לדיונים בבתי המשפט, אנחנו לא מקבלים גישה וגם פנייה למנהל בית החולים והתראה, רק ערב החג פניתי למנהלת האגף לבריאות הנפש להתריע על פגיעה בזכויותיו של קטין שמאושפז שם. הליקויים הם רבים והם ארוכים והם גדולים. אני חושבת, לגבי המוסד הספציפי הזה, צריכה לקום ועדת בדיקה אתמול. אנחנו מייצגים קטינה נוספת שגם עורכת דין וינדמן התייחסה אליה. לידיה, אני נאלצת לקטוע אותך. אף על פי שהדברים שלך, ראוי שיישמעו הרבה יותר חזק וברור ובמלואם ואני כבר אומרת לך מפה שהיות שמדובר באמת בסוגייה של דיני נפשות וקטינים, אבל כן אנחנו מדברים על דברים שנוגעים ישירות למשרד הבריאות, אנחנו נפנה מכאן באופן רשמי גם ליושבת ראש ועדת הבריאות של הכנסת, עידית סילמן, כדי שהיא תוכל להמשיך את הדיון בנקודה הספציפית הזאת, היא חשובה מאין כמוה ובסוף הישיבה הזאת, אנחנו נוציא מכתב אליה כדי שהיא תוכל להמשיך את הטיפול בנושא. אני חושבת שהטיפול שלך והסיוע שלך מהצד שלך היות שאת בשטח, הוא קריטי. אני רק אומר שאנחנו כמובן מייצגים גם קטינים בסיכון במסגרות של הרווחה, אבל כמו שאמרתי, מספיק לשמוע את הדברים של רקפת. יש לנו הרבה מחלוקות, אבל יש כאן שקיפות, יש נהלים, זה עולם אחר,

תודה.

זה פשוט קריטי והדברים מדברים בעד עצמם. חברת הכנסת רוזין, בבקשה. שלום לכולם, בוקר טוב. השאלה שלי היא רק קודם כל, האם יש כאן נציגי משרד הבריאות? טוב. אני פניתי אתמול למשרד הבריאות בבקשה לקיים דיון דחוף בכל נושא הפיקוח על המוסדות ומה הנהלים ומה עושים. אני יכולה לבשר בשורה או לפחות תחילתה של בשורה, שאנחנו פועלים לדאוג בתקציב הזה לכמה שיותר הדרכות והכוונות וליווי בנושא של פגיעה מינית וכל מה שמשמע מכך לכל הצוותים הטיפוליים בכל מערך בריאות הנפש במדינת ישראל. יש איזו משחשבה שאם מישהו מטפל בבריאות הנפש או עובד סוציאלי,

יש להם את ההכשרה לטפל בפגיעה מינית ולא כך הדבר. ולכן הנושא הזה הוא אחד הנושאים שעל שולחנו של שר הבריאות ויחד איתו אני מקדמת את העניין הזה. אני מקווה שיימצאו לזה התקציבים המתאימים. אנחנו פועלים על כך מהקמת הממשלה. הדבר השני שחשוב לי להגיד, בעבר גם הייתה לי הצעת חוק בנושא, יחד עם אירגון "בזכות" ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. אני חושבת שצריך לחשוב מחדש ואני יודעת שזה מוזר שזה נשמע מחברת כנסת מהשמאל, אבל אני אומרת את זה בצורה חד משמעית. המקום הזה וחשוב לי שתשמעי את זה גם יושבת ראש הוועדה כי הייתי רוצה שתצטרפי אלי בעניין. המקום הזה שבו נשים, ילדות,

נמצאות במקום המוחלש ביותר, חייבים להגיד פגיעה, פוגענות מינית קיימת בכל מקום לצערנו ותמשיך, לא נצליח אולי למגר אותה לחלוטין, למרות שנעשה כל שביכולתנו לעשות כן. אבל המקום0 הזה של תחת נוער בסיכון, של תחת מוסדות הנוער, של אישפוזים פסיכיאטריים, מוסדות רווחה כאלה ואחרים, מקומות שבהם אנחנו מגיעים אליהם, מגיעות אליהם במצב המוחלש ביותר שלנו, במצב הפגיע ביותר שלנו. זה מצב שבו חייבים להיות נהלים ברורים להגנה ולטיפול ולפיקוח אדוק. אבל אני רוצה שגם נשקול את האפשרות לתת אופציה לנשים, לנערות,

להתאשפז במוסדות שבהם רמת החיכוך תרד באופן קריטי. כלומר, שהן יתאשפזו במקום לנשים בלבד, עם מטפלות.

זה קורה היום, אנחנו נאבקנו שנים עם איגוד מרכזי הסיוע על הקמת מחלקות ייעודיות לטיפול בנפגעות תקיפה מינית בבתי חולים פסיכיאטריים. הצלחנו לעשות את זה בחלקו. באישפוזים יש מיטות שמוקצות במיוחד לנפגעות תקיפה מינית, אלו לא מחלקות נפרדות, אבל אלו מיטות נפרדות, שבהן מטפלות גם נשים, הן המומחיות שמטפלות בהן. יש לכך חשיבות, תחשבו אפילו על סיטואציה של אישה שמגיעה לאישפוז וצריכים להחזיק אותה בכוח או צריך להזין אותה או צריך לעשות לה בדיקה שהיא לא רוצה בה. הרי המצבים האלה הכי הכי קשים ומי שבסופו של דבר מחזיק אותה הם שני אחים, שני גברים, שלא מתכוונים להרע לה,

אבל עבורה, זאת טראומה על טראומה על פוסט טראומה וזאת פוגענות נוספת. לכן יש חשיבות לפחות לתת את האלטרנטיבה, את האופציה, את האפשרות לאישה להגיד אני לא רוצה להתאשפז במקום שהוא מעורב גברים ונשים ואני לא רוצה אפילו ללכת איתך לקצה, על מצבים שהתקשרה אלי נפגעת ואמרה לי: "נכנסתי לאישפוז וראיתי שם את הפוגע בי, שגם הוא מאושפז באותו מקום." ושלא נדבר על זה שיש איזו מדיניות, אני אומרת לכם פה, של בתי החולים הפסיכיאטריים לאפשר חיים רגילים.

מותר להיות אחד עם השני ולקיים יחסים וכדומה. אני אומרת, אמנם זה צעד דרסטי, אבל בעיניי, עד שלא נפשר ויהיו הכשרות ויהיו נהלים, חייבים לאפשר לנשים ונערות להיות מאושפזות במצב המוחלש שלהן בנפרד מגברים ולהיות מטופלות על ידי נשים. אני חושבת שזו אמירה שצריך להגיד אותה, צריך להתחיל לקדם את זה, יש לי הצעת חוק בעניין הזה. אני מקווה שזה יתקדם. אני ביקשתי ממשרד הבריאות לקבל תשובות מה עמדתם ואני ממש רוצה שנתחיל לשקול את זה ברצינות.

כמו שאמרתי, אני צריכה לסכם את הדיון הזה כי יש עוד דיונים שצריכים להתחיל פה בחדר הזה של הוועדה מיד אחרינו. גם לנו יש דיון נוסף עוד מעט על הנגישות בחינוך. זה דיון ראשון ויהיו באמת עוד מספר דיונים אחרי זה ואנחנו מאוד מבקשים ופונים אליכם, לכל הגורמים, גם תיקונים שאתם מבקשים שנסייע לכם, תיקוני חקיקה ותקנות, אתם מוזמנים לבוא אלינו, הדלת שלנו פתוחה כדי לסייע. אנחנו באמת במקום הזה כדי לסייע, למזער את הסכנות שאורבות. אני התרשמתי שהדרך היא באמת ארוכה, גם במשרד הבריאות אבל גם יש מה לעשות במשרד הרווחה. אחותה של הקורבן באה בטענות למשרד הרווחה, אנחנו נזמין אותה בהמשך כמובן בעוד כמה ימים כדי לשמוע גם את אחותה וגם את הסבתא ולראות אילו דברים אנחנו יכולים לעשות ביחד כדי למנוע את הרצח הבא. אז אני מאוד רוצה להודות לכם,

אני מתנצלת, אני חייבת לך זמן בדיון הבא. הישיבה נסגרה. הישיבה ננעלה בשעה 11:25.